שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה.

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון), התשפ"א-2020.

עשרות בתים, אדוני היושב-ראש,

ועשרות משפחות נאלצו לצאת מהבתים והן עכשיו נמצאות בבתי מלון. כוועדת הכלכלה, אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, שנפנה למשרד האוצר,

נדחה תאריך השבת הכסף פעם ופעמיים.

כמה עוד אפשר להתעלל בחוק הצרכני הזה? לא היית

והוא מסרב בתוקף. להקליט את ההצעות להבא ולהעביר אותן אלינו. אני מודיע שלא

הם ענו לי שזה תלוי בחוות-דעת של שני אנשים,

יש יישוב בחבל מודיעין - - - אבל אין מפכ"ל. אתה כנראה לא מעודכן, אחמד. למה באתי ואמרתי להפיק לקחים מטעויות של שריפות קודמות? כי פחדתי ממה שאתה הולך לומר. ליישוב מבוא מודיעין, אני חושב שעד היום לא מצאו מענה בגלל מחלוקת

בזום הזמנתי כמה אחדים, ביניהם פרופ' אריאל מוניץ, שהוא אחראי על הקורונה באוניברסיטת תל אביב, ויש לו זמן עד השעה

זה מנגנון פיקוח ובדיקה, כאשר התנאים המהותיים כבר נקבעו

שמקום ביצועה הוא מחוץ ליישוב שבו נמצא מקום מגוריו או מקום שהייתו כאמור, או שלא ניתן לקיימה ביישוב כאמור, הכוללת את הפרטים כאמור בתוספת הרביעית,

יש התייחסות, טענות, שאלות, גם בזום, למישהו?

כל בן אדם שמצהיר ללא כל סימוכין שהוא יוצא לאחת

זה קרה בוועדת החוקה.

אז אני מכיר את קרן ירושלים אני צריך ללכת לגייס כסף בארצות-הברית עבור קרן

כי הוא צריך לרדת,

אני אתן לו עוד כמה דקות.

תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, כבוד

לפי מה שאנחנו שומעים בשלושץ השבועות האחרונים, ולפי מה שאנחנו שומעים מחברות התעופה לא רק חברות התעופה הישראליות, אלא גם

אני אצביע נגד כי אני חושב שזאת טעות אסטרטגית איומה.

להתמודד עם הקורונה אפשר בכלים הגיוניים, אבל זה פשוט לא הגיוני. אני כבר לא מדבר איתך על כל התהליך הזה, אנשים פשוט משתגעים במדינה הזאת.

עשרות אלפים של עובדים לא עובדים,

עצמאים פושטים את הרגל סביב העסקים האלה של חברות התעופה, וזה לא נגמר.

קודם כשישבנו כאן,

זה לא רטרואקטיבית. זה לפי המנגנון של החוק.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני רוצה להודות על הפתיחה שלך ועל היוזמה, ואני מקווה שבאמת זה יקרה בקרוב. אני מקווה שאני לא אקנה לי אויבים ברשימה

להערכתנו ולפי ההמלצה שלנו לפי מודל שהתחלנו לפתח אנחנו ממליצים לנטר באופן מאוד מהיר וממוקד אוכלוסיות בסיכון ולאפשר לאוכלוסיות הבריאות

הרבה יותר בקלות עם הרבה פחות מגבלות.

שלום, אדוני, תודה רבה.

שנמצא על שולחנו של שר הבריאות, שהוא

בתקנות, כפי שהן כתובות היום ואושרו ונמצאות בתוקף אין התייחסות לתיירות נכנסת, שלהערכתי בתוך חודשיים תוכל להתחיל בקבוצות מסודרות ומאורגנות להגיע.

אין שום טפסים באנגלית.

המערכות כפי שהוועדה אישרה בתקנות לא יאפשרו כניסה מבחינה אופרטיבית. אני

יש מתווה שנדון לתיירות בקפסולות. עוד מעט יגיעו נובמבר,

זה רבעון שערים שלמות, כמו טבריה, כמו נצרת וערים נוספות תלויות בתיירות הזאת. חבל לאבד את זה, חבל לא לתת תקווה - - - תודה רבה. אנחנו נכניס ללו"ז שלנו, לתוכנית העבודה שלנו, בהקדם האפשרי דיון לגבי אותו מתווה. תודה רבה.

בעניין התיירות הנכנסת. שמענו באמצע אוגוסט מנציגים של משרד הבריאות בוועדת הקורונה וגם מפרופ' גרוטו שעד ה-31 באוגוסט המתווה הזה יוצג בפני הציבור. הם לא חשבו על הגל השני.

חשבו על הגל השני, כי קפסולה זה קפסולה, לא משנה מה הגל. אם אתה בקפסולה, זה בקפסולה. הם נבהלו מהגל השני. עבדו במשרד הבריאות, השמיעו בוועדת הקורונה, צריך לפנות לנציג של משרד הבריאות ולדבר על תיירות נכנסת בקפסולות. ברגע שאמרתי שאנחנו נקיים דיון בוועדה בנושא הזה, זה יתייתר. אתם צודקים, אנחנו נקיים דיון בנושא הזה. תודה, אורי.

לשכת עורכי הדין, בבקשה. בוקר טוב, אדוני, קודם כול הדיון ממש מעניין הבוקר, ואני מאוד מאוד מודה לך על כל התמיכה שלך בנושא של פתיחת השמים. אני מופיע בעוד ועדות, כמו ועדת קורונה, וכבר תקופה מסוימת אני מנהל דו-שיח עם אנשי משרד הבריאות וגם עם אנשי תעופה, והייתי מאוד מאוד שמח לדעת מהם איפה אנחנו עומדים היום, מכיוון שאני מאוד מתקשה לקבל תשובה החלטית. יש כל מיני רעיונות שכל הזמן מועלים, ויש לי מין הרגשה שבכל פעם העניין איכשהו נעצר. העצירה הזאת לדעתי זה מה שגורם לסגירת השמים. במיוחד עכשיו, כשעונת התיירות כמעט הסתיימה, והתנועה העיקרית תהיה תנועה של אנשי עסקים, הנושא של קיצור תקופת הבידוד הוא קריטי ביותר, מכיוון שאנשי עסקים לא יכולים לנסוע עם תקופת בידוד במדינות אדומות של 14 יום. אני אסיים בזה שבמתווה שהגשתי, בשם שני מטות "הצלת התיירות" ו"עתיד התיירות", ציינתי שאין לעשות הבחנה בין מדינות ירוקות ואדומות. וההוכחה לכך היא שחלק מהמדינות שכרגע מוגדרות כירוקות או-טו-טו יכולות להפוך להיות אדומות, מכיוון שיש יותר ויותר תחלואה, בין היתר באירופה. לכן הצעתי כבר מזמן לעשות מתווה רוחבי. הנושא של אנשי עסקים לדעתי מבחינת הכלכלה הוא מאוד מאוד קריטי.

אנחנו מדברים על פתיחת השמים גם לא לעסקים, כל שכן לעסקים. תודה רבה. חבריי, מאחר שחלקכם התלבטתם בהצבעה, אני אקדים את הסיכום, קודם כול כדי להפיס את דעתכם, ולאחר מכן אגש להצבעה לאישור התקנות. הוועדה מודיעה נחרצות כי לא תאשר דחייה נוספת בחובה להשיב כספים ללקוחות שרכשו כרטיסי טיסה וטיסתם לא מומשה. למי שצריך הסברים, אנחנו לא נאפשר דחייה או תיקון נוסף ל"חוק טיבי". רק להזכיר שהוראת השעה לגבי "חוק טיבי" מסתיימת ב-24 באוקטובר. 24 באוקטובר, כל הוראת השעה. ההארכה כבר הסתיימה, עד ה-1 באוקטובר היו צריכים להחזיר. זה המועד האחרון להשבת התמורה לחלק מהנוסעים. עברו כבר 120 יום. יותר מ-90 יום,

הוועדה קוראת לחברות התעופה ליישם את חוק שירותי התעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש הוראת שעה - תיקון), תיקון ל"חוק טיבי",

ולהחזיר כספים ללקוחות באופן מיידי. הוועדה סבורה שככל שהממשלה סבורה שחברות התעופה זקוקות לאשראי נוסף כדי ליישם את החוק, עליה לסייע לחברות בכל דרך שתראה לנכון. אנחנו לא מתערבים לה, בשונה ממנה שהיא מתערבת לנו. ועדת המשנה לצרכנות תקיים בהקדם ישיבה בנושא יישום החוק בדבר השבת כספים ללקוחות שרכשו כרטיסי טיסה וטיסתם לא מומשה.

בדעה שיש לתת לחברות התעופה הישראליות אופק כלכלי ולצמצם את ההגבלות על פעילותן בתקופה זו מה שנקרא "פתיחת השמים" בפרט לאור זאת שחברות תעופה זרות ממשיכות לטוס לישראל. הוועדה מודיעה כי לא תאשר תקנות תעופה נוספות שיוגשו לה, מבלי להתייחס לפתיחת השמים. הוועדה תקיים דיון בעניין המתווה לתיירות נכנסת, כדי ללמוד אותו, לעקוב אם בכלל מתקדמים. בקיצור, אנחנו מחויבים לנושא. אני מודיע שהוועדה מחויבת לנושא התעופה ולא תרפה מכך עד שנראה בעזרת השם ששדות התעופה בישראל שוקקי חיים. אין לנו בעיה עם זה אם כל המחקרים מראים שאפשר להתנהל, אפשר להפעיל שדות תעופה במינימום תחלואה, והמחקרים מראים שמספר הנדבקים מטיסות הוא זניח, כפי שהוצג כאן. חוץ מזה שהתקנות שתיקנו כאן בוועדה להתנהלות שדות התעופה במשבר הקורונה מאפשרות טיסה בטוחה, מאפשרות התנהלות בטוחה בתוך שדות התעופה. לפני שאני מבי להצבעה, חברי הכנסת, אני רוצה לדעת - - - אפשר לנמק ולהגיד למה כל אחד בעד או נגד? נימקתם. השאלה, מה אתם הולכים לעשות? אני לא יכול להצביע בעד. גם לא להימנע? קשה לי. תשמע, להימנע זה - - - העיקר שתחליט, זכותך. לי אין בעיה. אני כרגע בעמדה של נגד. אני מאוד מעריך אותך, אדוני היושב-ראש.

אני מעריך גם את הדעה שלך. אני מעריך את הנחישות שלך, אני איתך בעניין של ההודעה שלך. אתה יודע שאני תמיד אתמוך בך בעניין הזה. קשה לי להאמין כרגע שהממשלה תתחשב בוועדת הכלכלה, כי לפי ההתנהלות של הממשלה בחודשים האחרונים, לא רק כלפי הוועדה הזאת שאתה מנהל,

קשה לי לראות שהממשלה מתחשבת בכנסת - - אם נצביע נגד, נכריח את הממשלה לפתוח את השמים.

- - לכן אני לא יכול לתת עכשיו עוד הזדמנות, כשאני יודע שבעוד שלושה-ארבעה ימים, כשהממשלה תתכנס, היא לא תתחשב בוועדת הכלכלה. אם לקואליציה זה כל כך חשוב, והיא צריכה לתמוך בך, שיגייסו אנשים שיצביעו בעד התקנות. אני אישית לא יכול להצביע בעד.

אני לא יכול להצביע בעד. אני חושבת שכדאי לעשות את המהלך פעם אחת ולא פעמיים. אנחנו עכשיו בוועדת החוקה דנים בתקנות שהממשלה הביאה, וגם התוקף של התקנות האלה זה עד יום שלישי. זה לא אשמת האופוזיציה. הממשלה מביאה את זה בדקה ה-90. עם כל הכבוד, אנחנו נגד התקנות האלה. נראה לי שהזדמן לנו לאחוז בכלי מהותי כדי להכריח את הממשלה להתייחס ביתר רצינות לפתיחת השמים לתעופה, ולכן גם אני אצביע נגד, כדי לא לתת לממשלה עוד אפשרות להתחמק מדיון יסודי שצריך לעשות. תפתחו את השמים, זהו. על תקנה 6 אנחנו יכולים להצביע.

או הכול או לא כלום. רבותיי, אני אכריז על הפסקה עד השעה 13:00. תקבלו הודעה. נבדוק מה עמדת - - - אין לך סיכוי, אדוני היושב-ראש, להזעיק את אנשי הקואליציה. הוא יביא אותם מוועדת החוקה. אני הולך לבדוק מה, מו. אם יהיה אפשרי, נביא להצבעה. יכול להיות שהממשלה תגיד: בשביל שלושה ימים, עזבו את זה ככה. נכון, קדימה. תפתחו את השמים. כל אלה שביטלו להם את הכרטיסים וצריכים לקבל כסף, יבקשו כרטיסים חדשים,

אני חושב שהעמדה הנחרצת של הוועדה באמירות שלנו, אני חושב שזה יבוא לתשומת ליבה של הממשלה, וזו התרומה של הדיון. חשוב שזה ייאמר. הפסקה עד השעה 13:00. (הישיבה נפסקה בשעה 12:15 ונתחדשה בשעה 13:01.) אני מחדש את הישיבה ואני מודיע שההצבעה תידחה למחר, לישיבה מיוחדת לכך, ישיבת הצבעה, מחר בשעה 11:00. תודה רבה, הישיבה נעולה.